אני פותח את הישיבה בשתי הצעות חוק-יסוד: הכנסת, והצעת חוק הכנסת, לגבי החוק הנורבגי, להלן הישראלי. אני קודם כל רוצה לומר, שהיינו במצב של הקראה, כמובן דיון על כל דבר, היה גם דיון ממצה בבוקר על כמה נקודות. אני חושב שהדיונים הם ממצים ורציניים, התחושה שלי וגם משיחות שהיו לי עם חברים בוועדה, במיוחד חברים מהאופוזיציה, שאחת הנקודות שמפריעות להם - אולי גם מפריעות לאחרים אבל לא כולם אומרים את זה כי יש משמעת קואליציונית, הנקודה הזאת שבעצם אנחנו מדברים על שינויים בחוק-יסוד, שזה צריך להיעשות במשורה ובשום שכל. גם אותה נקודה שדיברנו עליה כאן, הזכרתי אותה היום גם כן, שבקדנציה הקודמת עבר החוק בהוראת שעה ובעצם גם בהסתכלות שלנו יש דברים שיכול להיות כשאתה בוחן אותם בהוראת שעה אתה יכול אחר כך לקבע אותם במסגרת דיון רחב שאתה עושה ומסתכל על התמונה הכוללת. מאחר ויש פה נגיעה, אנחנו מנסים לחשוב על איזשהו רעיון שבו בעצם הנגיעה בחוק היסוד בפן החוקתי תהיה נגיעה הכרחית ומינימאלית כאשר הדברים היותר גמישים יהיו, שלום, חברת הכנסת אלהרר, מאחר ואיחרת, הפסדת ככה - - - מה פתאום הפסדתי. גם מאחורי הקלעים וגם לפני הקלעים, מה שהתחלתי לומר, מעבר לפרטים כאלה ואחרים, אחד הדברים שנראו לי בתוך הדיון, שהאופוזיציה ואפילו חלק מחברי הקואליציה, נגעו בעניין של הוראת שעה או הוראת קבע כדי לבחון את כל העניין הזה עד כמה אנחנו נוגעים בזה וכמה נוגעים בזה. יש איזה חשיבה מסוימת, כשדיברתי עם כמה חברים ממש בשעה האחרונה - - - לא הזמנת אותי לדבר. לא הזמנתי אף אחד.

נפגשנו במסדרון בחוץ, אמרתי לך, איחרת אז הפסדת. אה, אז אני ננזפת על האיחור.

המטרה היא באמת לנסות בדברים שהם יותר חקיקה, חקיקת היסוד, איך קראנו לזה קודם? ברמה החוקתית יש דברים שצריכים להיות שם ויש דברים שיכולים להיות בפאזה נמוכה יותר. אני מנסה לחשוב, עשיתי חשיבה עם היועצים המשפטיים על דברים מהסוג הזה. יש הצעה, יש כיוונים שונים ולכן ברשותכם, אני מבקש, בתיאום אתכם, לעשות הפסקה של חצי שעה - - - להידבר. לקיים התייעצות סיעתית אמיתית גם כדי לבדוק את עצמי ואנחנו נתכנס שוב בשעה 18:35, בעזרת השם. מה ההצעה? אדוני היו"ר, היית רוצה להציג את ההצעה כדי שנדון בה?

אני אומר, קודם כל תנו לנו לראות אם יש הצעה. אה, עוד אין הצעה? אדוני היושב-ראש, תן לי, אני אעזור. זה כמו שאמרו בהסכמים, אין נייר, אין דיבורים, כל מה שהיה במסדרון לא קיים. אין משהו ברור, יש הצהרת כוונות. יש מחשבה. בדיוק, מחשבות. תודה רבה. (הישיבה נפסקה בשעה 18:05 ונתחדשה בשעה 21:30) אנחנו מחדשים את הישיבה, אני מתנצל בפני העובדים ובפני הח"כים.

התחלנו הקראה, לא הרבה, לא הספקנו הרבה.

גם אמרתי שאם יש מישהו שירצה לומר משהו על מה שהקראנו, יוכל להגיד. אנחנו ממשיכים לדון בנוסח שהקראנו בבוקר. אבקש מהיועץ המשפטי, אם יש הערות, כל אחד יוכל להעיר הערות עד שלוש דקות לכל הערה, על פרק או על חלק. רק להזכיר איפה עצרנו בבוקר. מה שעשינו, הקראנו קודם כל את סעיף 1, שמשווה את דינם של שרים וסגני שרים שהם לא חברי כנסת, ושרים וסגני שרים שהם כן חברי כנסת ואז בעצם הקראנו את כל הסעיף, ההסדר הנורבגי עצמו, סעיף 42ג' רבתי, כל הסעיפים הקטנים שלו למעט סעיף קטן (ד), זה שעוסק בדיוק כמה בכל סיעה רשאים להפסיק את חברותם לפי המודל. הקראנו את הסעיפים האחרים, בעצם את לב ההסדר. ושוב, התייחסתי בקצרה לדברים שהתייחסנו במסמך ההכנה ושעלו גם בדיון הקודם של הוועדה, היתרונות והחסרונות של ההסדר באופן כללי, שהצפנו אותם כשאלה לוועדה והעובדה שההסדר מדבר על שימוש וולונטרי ביחס לחלק מהשרים וסגני השרים ולא כעניין מחייב ביחס לכל השרים כמו במודלים הנורבגים הקלאסיים. בעצם פה עצרנו, אני הצגתי את הדבר באופן כללי. אני רק רוצה למען הפרוטוקול, הדברים שאמרתי גם בישיבה לפני הקריאה הראשונה, מבחינתי הם רלוונטיים גם לישיבה הזאת. אני חושב קודם כל שהחוק הנורבגי הוא נכון גם אם הייתה ממשלה רזה יותר, הוא נכון בכלל לחלק גדול מהסיעות, באותן סיעות שבאמת יש להן בעיה, בדרך כלל הן סיעות קטנות ובינוניות. החוק הזה עבר בקדנציה הקודמת בצורה אחרת, עבר כהוראת שעה והוא הצליח. הוא הצליח לכל הדעות, לא הייתה ביקורת על העניין הזה אחרי ארבע שנים של תפקוד המערכת. ולכן הצורך בידיים עובדות בוועדות הוא חשוב מבחינתנו ולכן החוק הזה הוא חשוב מאוד והוא בהתאמות שעשינו.

הן התאמות רוחביות, שכל דבר יש בו את ההיגיון שלו לגבי מספר האנשים בסיעה שיכולים להתפטר במסגרת החוק הנורבגי כאשר הסתכלנו על כמה פרמטרים: הפרמטר הראשון זה גודל הסיעה, פרמטר שני הוא כמה חברי כנסת פנויים יש לעבודת הוועדות ופרמטרים של גודל סיעה, הפוך,

אם יש מספיק אנשים ביחס למספר הוועדות שקיימות אז לא מגיע, במקרה הזה, יותר

את הפירוט אמרתי כבר בישיבה הקודמת ולכן אני מוצא צורך לומר את זה גם בישיבה הזאת. נמשיך הלאה. רגע, הדבר שדיברנו עליו הוסכם? לא, אנחנו חזרנו לנוסח המקורי. גם מה שהצעתם, שכל הטכניקה תהיה - - - יש דיונים מעבר לזה, חזרנו לחוק בנוסח המקורי. אני רוצה לשאול עוד שאלה, לגבי הערות שהיו לנו בקריאה הראשונה, משהו מהן התקבל? אנחנו עוברים פרק פרק או סעיפים שהם ביחד ושם גם תהיה התייחסות להערות שהיו. הנוסח הזה הוא אחרי תיקונים שהציג אותם בבוקר היועץ המשפטי. אתם בעצם לא קיבלתם, הקואליציה לא קיבלה את ההצעות שלנו? זה הנוסח האחרון. חלקן הגדול, אני חושב שלא. אנחנו נסביר, זה הדיון עכשיו, זאת מטרת הדיון לעבור על הדברים, את יכולה לחזור על הדברים הללו ונגיד לך מה השכלנו גם בנקודה הזאת. מיקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

אנחנו מכבדים אותך, גם איך שאתה מנסה להגיע לאיזונים ופשרות. זאת הישיבה הרביעית שאתה מנהל, זהו חוק לא פשוט, מאוד מורכב בגלל המישמש של הקרביים, זה יחליף את זה וזה יחליף את זה - - - לא כל כך מורכב. וראו זה פלא, יוזם הצעת החוק, שחתום עליה, אני בספק אם הוא קרא אותה בכלל, נעדר מישיבות הוועדה, זאת הישיבה הרביעית, לא טרח להגיע אפילו לדקה אחת, לא להקראת שם החוק, לא לניתוח, לשום כלום ושום דבר, כלום. למה, איתן הוא אחד המגישים? רם שפע, שהוא יוזם החוק, חתום ראשון, עלה לדוכן, הציג את החוק - - - רגע,

אני לא אפריע לך בנאום,

אתה הוותיק - - - רגע,

יוזמים זה לא יוזם אחד,

אם אני זוכר נכון, איתן גינזבורג. אנחנו מספיק ותיקים כדי להבין שמי שחתום ראשון הוא יוזם החוק, רם שפע. הוא גם עלה לדוכן במליאה כדי להציג את החוק כיוזם החוק.

זוהי ישיבה רביעית, יושבים כאן שלושה חברי כנסת מיש עתיד, מהאופוזיציה, אף אחד לא הטריח את עצמו, חוץ מכבודך,

והיוזם עצמו, רם שפע, לא מגיע. לא מגיע, לא לשם, לא לטרומית, לא לדיונים, לא לשום דבר, לא אכפת להם בכלל. המסר עבר, נרשם בפרוטוקול. בושה וחרפה. אדוני, גם זה נכנס. אדוני, היועץ המשפטי, בבקשה, תמשיך מהסעיף הבא. אז באיזה סעיף אנחנו?

הקראנו למעשה את כל הסעיף העיקרי שעלה גם מההערות של האופוזיציה. הדבר היחיד שלא הקראנו, שאולי אני אשלים את ההצעה שלו כבר עכשיו ממילא, הקראנו בבוקר את סעיף 1 שעסק בהתאמות של סעיף 23. סעיף 2, שמוסיף בעצם את ההסדר הנורבגי עצמו, הקראנו את כל הסעיפים הקטנים שלו, את סעיף 42ג רבתי, למעט סעיף קטן (ד), שאני אקריא עכשיו, ואז בעצם אפשר יהיה לדון בהם. זה בעצם הסעיף העיקרי שעליו דנים, ולמעשה גם ההצעות של האופוזיציה ושל חברי הכנסת בכלל, שהתייחסו לסעיף הזה - - - לגבי ההגבלות הסיעתיות של ההחלפה,

כן, זה גם היה מה שהקראנו, הכול. אני אסביר שוב, אני אקריא את (ד) ואני אסביר. אז הסעיף הקטן היחיד שלא הקראנו מ-42ג זה את סעיף קטן (ד) שקובע את המכסה הסיעתית: ד)הוראות אלה יחולו לעניין מספר חברי הכנסת המרבי באותה סיעה שרשאים להפסיק את חברותם בכנסת לפי סעיף זה, ובלבד שבכל מקרה לא יפסיקו את חברותם יותר מחמישה חברי הכנסת מאותה סיעה: 1)רשאים להפסיק את חברותם שליש מחברי הכנסת מאותה סיעה,

מנתה הסיעה לכל היותר 12 חברי הכנסת, יחולו הוראות אלה: א)מנתה הסיעה לכל היותר שלושה חברי הכנסת, רשאי להפסיק את חברותו חבר כנסת אחד, ב)מנתה הסיעה בין ארבעה לשישה חברי הכנסת, רשאים להפסיק את חברותם שני חברי הכנסת, ג)מנתה הסיעה בין שבעה לתשעה חברי הכנסת, רשאים להפסיק את חברותם שלושה חברי הכנסת, ד)מנתה הסיעה בין עשרה ל־12 חברי הכנסת, רשאים להפסיק את חברותם ארבעה חברי הכנסת, (2)על אף האמור בפסקה (1) (א)אם מספר חברי הכנסת באותה סיעה שאינם שרים או סגני שרים הוא עשרה לפחות, רשאים להפסיק את חברותם שני חברי הכנסת, ב)אם מספר חברי הכנסת באותה סיעה שאינם שרים או סגני שרים הוא תשעה, רשאים להפסיק את חברותם שלושה חברי הכנסת או כמספר חברי הכנסת הרשאים להפסיק את חברותם לפי פסקה (1),

(ג)אם מספר חברי הכנסת באותה סיעה שאינם שרים או סגני שרים הוא שמונה, רשאים להפסיק את חברותם ארבעה חברי הכנסת או כמספר חברי הכנסת הרשאים להפסיק את חברותם לפי פסקה (1),

3)אין בשינוי מספר חברי סיעה בשל התפלגות או מיזוג עם סיעה אחרת כדי להשפיע על הפסקת החברות בכנסת של

זה בעצם משלים את כל ההקראה מהבוקר של הסעיף הראשי, סעיף 42ג רבתי. כמו שאמרתי, זה הסעיף שקובע את ההסדר, הוא קובע בראש וראשונה את האופציה להפעיל בעצם את ההסדר הזה, את האופציה של חבר כנסת שמכהן כשר או סגן שר להתפטר מן הכנסת ולחזור אליה כשהוא מפסיק לכהן ברשות המבצעת. זה קובע את הפרוצדורה לזה, שהוא עושה את זה בהודעה בכתב עם הסכמה בכתב של יו"ר הסיעה שלו ואת הפרוצדורה של 48 שעות. כמו שדיברנו בבוקר, הוא לא נדרש לשוב ולהצהיר הצהרת אמונים. וגם בשביל שהדבר הזה יהיה בכל זאת כרוך בנסיבות עצמאיות ולשמר ככל הניתן את עצמאותו, מדובר על זה שהחזרה שלו לרשות המחוקקת,

לכהן בכנסת, היא לא עניין שנתון לבחירתו אלא עניין שכרוך בעובדה שהוא מפסיק להיות שר או סגן שר, מפוטר או מתפטר או ממונה לראש ממשלה, ראש ממשלה בפועל או ממלא מקום. ובהכנה לקריאה ראשונה דיברנו גם, שיש פה מנגנון החלפה, מנגנון שבו יכולים שני שרים להתחלף ביניהם, שחבר הכנסת שנכנס נשאר, אבל שני שרים מתחלפים ביניהם בהפעלה של הנורבגי, בעצם אחד חוזר לכנסת והשני יוצא מהכנסת, והמגבלה על העניין הזה, שחבר כנסת יכול לעשות את זה רק פעם אחת, זה פר חבר כנסת לעשות את ההחלפה. הדבר האחרון שדיברנו עליו גם להכנה לקריאה ראשונה, זה סעיף קטן (ה) שנוסף פה על פי המלצתנו להצעת החוק, שלא היה בהסדר הקודם, הוראת שעה בכנסת העשרים, ובעצם אומר שאם חבר כנסת הפעיל את מה שאנחנו קוראים "הנורבגי" ואז התחדשה חברותו בכנסת, זאת אומרת הוא חזר לכנסת, בעצם בגלל שהוא פוטר או התפטר, הוא לא יכול עוד פעם להפעיל את הנורבגי. הרעיון היה ליצור איזשהו תמריץ שלילי לעשות שימוש לרעה בנורבגי הזה בשביל לפגוע בעצמאות של חבר הכנסת האחרון ברשימה.

לגרום למצב שבו אם עושים איזשהו תרגיל כזה ואומרים אני אתפטר מהממשלה בשביל לחזור לכנסת ואחר כך בואו תחזירו אותי לממשלה והכול בשביל להוביל למצב שחבר הכנסת האחרון ברשימה בעצם ילך הביתה, זה שנכנס בעקבות ההפעלה של הנורבגי אז אומרים למי שעושה כזה דבר,

יש לזה מחיר, אתה עכשיו לא יכול להפעיל שוב את הנורבגי. שוב, זה לא מונע ממנו לעשות את זה אבל זה אומר שיש איזשהו מחיר והרעיון מבחינתנו בעניין הזה טוב, זה דבר שאמור להפחית או לצמצם את הכמות לפגוע בעצמאותו של חבר הכנסת האחרון ברשימה, זה שכאילו משפיעים עליו או שגורמים לכך שהוא עוזב את הכנסת.

מה שהקראתי עכשיו, המכסה הסיעתית לכל סיעה שהיא נגזרת בעצם גם מגודל הסיעה, בעיקרון זה שליש עם איזשהו עיגול למעלה, ולמספר חברי הכנסת הפנויים שיש לכל סיעה, שזה הגבלה מסוימת. אבל גם אם השליש אמור להוביל למספר גבוה יחסית, למרות שהגודל של הסיעה מוביל למספר גבוה, אם הסיעה בעצם לא צריכה עוד ידיים עובדות בכנסת כי מספר הח"כים הפנויים שלה שהם לא שרים או סגני שרים הוא גדול, זה מוריד את מספר הח"כים שהיא יכולה להפעיל במסגרת הנורבגי. בכל מקרה התקרה היא חמש לגבי העניין הזה. כמו שאמרתי, העלנו במסמך ובעבר את השאלה לוועדה להכריע, יתרונות וחסרונות של המודל הזה וגם על המפתח הסיעתי, על הפרמטרים האלה,

האם הם מובילים לשילוב טוב ולהגשמה של התכלית, זה פחות או יותר. יש הערות על הסעיפים האלה? הייתה לי הערה לגבי מספר הפעמים שסיעה תוכל לעשות שימוש בנורבגי כי הרי בעצם שרים יכולים להחליף ביניהם, אתם הגבלתם את זה באיזה שהיא צורה? הייתה הצעה של חברת הכנסת אלהרר, שיש לסיעה מכסה מסוימת אבל שהיא לא יכולה להמשיך ולהחליף כל הזמן, זו הייתה הצעה בהכנה לקריאה ראשונה. מדובר כאן בהחלפה בין השרים בעצם. כרגע, המגבלה היחידה היא שאותו חבר כנסת לא יכול להפעיל יותר מפעם אחת. אנחנו במסמך הכנה גם המלצנו לשקול אם להגביל את זה. אני ביקשתי לשקול הגבלה מספרית לסיעה. מספר החלפות. כן, מספר החלפות כי זה קצת עושה סדר במקום דלת מסתובבת, ששרים יוכלו גם להיות אחראים למעשים שלהם. בוא נהיה רגע פרקטיים, אין דלת מסתובבת של עשרה שרים שיתחילו להסתובב. זה לא עשרה, אדוני.

אחד או שניים בקדנציה. בואו נכתוב. אני לא כותב כי אני לא רוצה להגביל משהו שאני לא יודע איך הוא יתנהל אבל אני יודע שיש היגיון. עצם הרעיון של אפשרות ההתחלפות לא לגמרי מובן למה צריך? לפעמים יכולים להיווצר דברים אובייקטיביים שמבחינה כזאת או אחרת - - - ששרים לא ירצו להצביע על רוב מסוים - - - לא, לא.

אבל צריך את ההסכמה של הסיעה שלו. סליחה, קרה בעבר. אני מזכירה לך, שר הכלכלה התפטר מתפקידו, עבר לתפקיד אחר. דרעי. מה שייקרה, ששר מסוים לא ירצה להצביע כחבר כנסת על נושא מסוים, יבקש מאותו השר שיתפטר לטובת החוק "הישראלי", כבר לא נורבגי, כבר אין שום זכר לנורבגיה פה, יתחלף בינו ואז מן כיסאות מוזיקליים. אולי נקבע שהוא לא יכול להתחלף. אולי הוא יכול להתחלף פעם אחת בקדנציה אבל זה שזה פתוח והוא יכול להחליף את זה וההוא יכול להחליף את זה, גם הנראות כלשונה כתובה היא נראית רע, הכיסאות המוזיקליים האלה, ואנחנו נתקוף את זה. כן, אבל הכיסאות המוזיקליים האלה לא קשורים לחבר הכנסת. מיקי לוי (יש עתיד-תל"ם) לא קשורים לחבר כנסת, קשורים לשרים עצמם. חבר הכנסת אשר, המטרה היא למנוע - - - זה היה גם בהסדר הקיים בחוק, הכנסת כבר דנה בו וקיבלה אותו. זה אומר שזה היה נכון? המטרה היא למנוע סיבובים וכיסאות מוזיקליים בין שרים. כולי תקווה ואני גם רוצה להאמין שכך הדבר, שמדובר פה באנשים הגונים. אז אני לא מבינה מה המניע, אלא אם כן מישהו יבוא - - - כן, אבל תחשבי מה יכול לקרות - - - אבל למה שזה ייקרה? שאלה מקדמית, בכל זאת ועדת חוקה, תמיד מדובר אחר כך בפרשנות על כוונת המחוקק. שיסבירו לי מה הכוונה. הכוונה, שיכול להיות מצב, נגיד שרים מתחלפים בתיקים, נגיד החליטו להעביר שר אחד מכאן לכאן ובתיק הזה שהוא נמצא, כרגע זה פחות נכון שהוא לא יהיה חבר כנסת. משאירים את זה כאופציה פתוחה. איזה שירקעס אפשר לעשות פה? קח את זה קומה אחת למעלה, יש פה אלמנטים של יציבות שלטונית. היא לא משנה את היציבות השלטונית.

זה פוגע. תגידי במה? אם זה היה פוגע בחבר כנסת, חבר הכנסת נשאר במקומו. יעקב, איך זה קשור לנורבגי? בוא רגע נחשוב, אין בעיה, רוצים להתחלף שרים? אין בעיה, תחליפו, איך זה קשור לנורבגי. הפוך, שההחלפה לא תשפיע על הנורבגי. אנחנו עושים את זה כהגנה על חבר הכנסת הנורבגי, שההחלפה הזאת לא תשפיע עליו. זה לא מגן עליו. זה לא מגן עליו, זה מאפשר לשרים להתחמק מאחריות כזאת או אחרת או לבחור בדרכם מתי הם רוצים להצביע ומתי לא. אבל יש לי הצעה אחרת, אדוני, אולי נזמן את כותב הצעת החוק, שיסביר לנו מה כוונת המחוקק? איתן, אתה אחד מכותבי הצעת החוק. אבל איתן שאל אותם באיזה עמוד זה מופיע, גם איתן לא יודע. שאל אותם, מה אני אעשה, האזנתי.

גם אתה לפעמים שואל את העוזרים שלך איפה זה נמצא בנספח שכתבו לך, אז קצת צניעות. איתן, אתה רוצה לומר משהו בעניין?

אני חושב שההסדר הזה היה גם בחוק הקודם. זה לא אומר שזה נכון. עכשיו אני מדבר. החוק הזה הועתק ברובו מהחוק הקודם שכבר היה קיים ופג תוקפו, הכניסו בו הסדרים - - - זה שהיה חוק לא אומר שהוא טוב.

אנחנו לקחנו את החוק הקודם שהכנסת הקודמת חוקקה והכנסנו בו הסדרים חדשים אחרים-- למדנו מטעויות הכנסת הקודמת. --שלא קשורים לשאלה שנשאלה עכשיו ואנחנו לא רואים עם זה בעיה. זה נותן הסברים מסוימים, אין בזה שום פגיעה, אין פה שום שירקעס, זה לא היה דבר שאנחנו יזמנו אותו, אנחנו רוצים להמשיך עם זה קדימה. אני אומר משהו בסוגריים. כרגע אנחנו משאירים את זה ככה, אני אבדוק אם יש אפשרות אולי להגביל את זה לשניים שלושה או משהו מהסוג הזה. אני אומר עוד הפעם, הדינמיקה של החיים היא דינמיקה, אני לא רואה איזה שירקעס יש לעשות

אגב, כל שר שרוצה לברוח מהעניין הזה יכול תמיד להתפטר מהכנסת ולהיכנס מבחוץ כשר רגיל,

עכשיו אנחנו מדברים על חוק יסוד, זה התיקון לחוק יסוד, אז אחת מהשתיים, או שאנחנו יודעים להסביר לעצמנו, אני לא יודע להסביר לעצמי, אנחנו לא מקבלים הסבר, עצם השאלה בעצם מה זה מפריע, זה חלק מהסיפור - - - אתה מקבל הסבר, אתה מקבל את ההסבר.

איתן, לא, אני ממש לא מקבל את ההסבר. להגיד לי זה היה בחוק הקודם, זה לא הסבר.

זה לא הסבר אבל זה כן הסבר בגלל שהחוק הקודם באמת הכין את הפלטפורמה, דנו בו הרבה זמן - - - לא דנו בו הרבה זמן. במה? בנורבגי הקודם.

יעקב, הייתי פה, ממש לא דנו בו הרבה זמן, זה היה הכי באלימות שיש. הכנסת דנה בו. די, נו, איתן, אני הייתי כאן, אני הייתי בכנסת, לא דנו בו הרבה. משהו בזיכרון שלי לא עובד בזמן האחרון. אני הייתי חברת ועדה, עכשיו דנים ברצינות. עכשיו דנים יותר ברצינות. עכשיו דנים ברצינות ואני אומרת את זה לזכותו של היו"ר, שיש דיון רציני ומעמיק, אבל צריך להגיד את האמת. ואני רוצה להגיד עוד משהו, כתוצאה מדיונים אלימים וקצרים נוצר חוק שהוא לא טוב. את

אדוני היושב-ראש, אני לא אגיד את הדברים שאתה רוצה להגיד, אני אגיד את הדברים שאני רוצה להגיד. זה ברור. נוצר חוק שיצר מצב שבו באמת נכנסו חברי כנסת, וזה היה החלק המבורך, אבל בחלק הלא טוב היו החלפות בין שרים שנעשו רק לצרכי קוניוקטורה פוליטית גרידא. דרעי התפטר ממשרד הכלכלה כי הוא לא רצה להצביע על הגז. אבל זה לא היה קשור לחוק הנורבגי.

לא היה קשור לנורבגי, הוא עבר משרד. זה לא היה קשור, הוא לא חזר לכנסת. זה לא קשור לנורבגי.

אין לי פה נציג של ש"ס לשאול. הוא הסתובב בין משרדים. אבל זה לא קשור לנורבגי. הוא יכול גם מחר להסתובב בין ארבעה משרדים. אני רוצה לחדד, ההסדר הזה - - - אם הייתי מרגיש שיש פה איזה שירקעס שאני יודע מה אפשר לעשות עם זה אז הייתי אומר. אולי סתם בשביל ההיגיינה אז לעצור את זה עד שתיים שלוש - - - גם היגיינה חשובה,

אבל עזוב, אתה עכשיו לא בשיעור היגיינה, אתה בשיעור פוליטיקה. היא דוגמה קטנה, דווקא עכשיו בעולם, ההיגיינה חשובה, אדוני. אבל אני אתן לך דוגמה, נגיד שלשיטתכם, ואני מכבד מאוד את האמונה הזאת, שאסור לעלות כרגע להר הבית ונגיד ששר הדתות התפטר לטובת החוק הנורבגי ומביאים עכשיו חוק שכן התרת עליית יהודים להר הבית. זה לא נוח לו באמונה הבסיסית שלו ואני מקבל את האמונה. אז הוא יבוא ויגיד - - - מיקי, אני הבנתי, אבל אני לא עולה להר הבית, אני הבנתי גם אם אני לא עולה להר הבית. בגלל זה נתתי את הדוגמה. את אותה טענה שאתה אומר עכשיו אתה יכול להגיד גם על החוק שמאפשר לשרים להיות מבחוץ כי בעצם כל פעם שיבוא להם, ייקחו אחורה, יתפטרו, בחייכם. מה הבעיה? אני מסכם את העניין, רבותיי. שאלת הבהרה. חבר'ה, שאלת הבהרה אחרונה בנושא. אמירה והבהרה. חוק יסוד לא כותבים סתם מילים שלא מבינים אותן. אני לא מבין מה הכוונה, מישהו צריך להסביר מה הכוונה. לא, זה הסברנו. אני לא מבין מה ההסבר. אתה משאיר גמישות, שאתה יוצא מנקודת הנחה שאף אחד לא הולך להשתמש בזה 200 פעמים, נו באמת. אז מה הבעיה? אולי אני אסביר רק את המנגנון. סליחה גור, זה גם לא בגחמות כי זה צריך להיות באישור יושב-ראש הסיעה. כלומר, אין פה משהו. ואוו, יושב-ראש הסיעה לא יסכים?

מה את רואה שהוא יאשר כל אחד שרוצה להתפטר ולחזור? אני רק רוצה להסביר, המנגנון הזה לא משפיע על הממשלה, הוא לא משפיע על השרים. זה דבר אחד שהוא טוב. והדבר השני שהוא טוב, שזה לא משפיע על חבר הכנסת החדש שנכנס ולא פוגעים בעצמאות שלו, שזה הדבר שאותנו הכי מטריד, זה גם לא נוגע בו. אז בואו קודם כל נשים את גבולות הגזרה. למה זה כן יכול לגרום? זה יכול לגרום, שהיום שר התחבורה יתפטר בנורבגי ומחר הוא אומר, אני רוצה לחזור לכנסת ומאותה סיעה שר איקס אחר אומר, בוא עכשיו אתה תפעיל את זה. הדבר העיקרי בהקשר הזה שיכול להיגרם, זה לא הדברים היותר מטרידים או פגיעה בתפקוד הממשלתי או פגיעה בעצמאות, אבל כן חוסר יציבות מבחינת הכנסת, ח"כ יוצא, ח"כ נכנס. איזה חוסר יציבות יש בכנסת? לא - - - שאחד מצביע ואחר לא מצביע?

לא, מישהו יוצא ומישהו נכנס. אבל איזה חוסר יציבות יש פה בכנסת? אתה יודע כמה זה היה בקדנציה האחרונה? וזה טוב? זה לא טוב. נו, אז מה? אל תשכחי שאותו אחד הוא לא היה חבר כנסת מן המניין, הוא היה חבר כנסת כי הוא חבר כנסת על פי החוק, אבל הוא כיהן כשר,

איזה השפעה על הוועדות?

אם יתחיל בלגן בוועדות - - - אין בזה שום השפעה על הכנסת. אני רוצה לסכם את העניין הזה. אני אמרתי מיוזמתי, אני אנסה לבדוק, הנוסח כרגע נשאר כמו זה, אני אנסה לבדוק אם אפשר לעשות איזשהו לימיט של כמה לכל אחד. כרגע יש כבר לימיט שבן אדם אחד לא יכול לעשות את זה כי אי אפשר לשגע. התפיסה היא,

שוב אני אומר, הדבר הזה הוא פחות דרמטי. אבל כמה יסתובבו לו מעל הראש? אז אנחנו הצענו לעשות את זה פעם בסיעה, אבל אני חושב שהמציעים לא רצו את זה.

לא פעם לבן-אדם אלא פעם אחת לסיעה את ההחלפה הזאת. אני אבדוק את זה. כן, זה מה שרציתי, פעם לסיעה. הלאה, עוד הערות

הערה שאני ביקשתי לגבי שאלה שעלתה בבוקר, ששר וגם סגן שר, אבל שכנעת אותי להוריד את השר,

מי שנכנס בנורבגי, בא לעבוד בכנסת, לא יהיה סגן שר.

אמרתי, זה תואם לתכלית החוק, שאנשים באים לעבוד בכנסת לא יהפכו אותם לסגני שרים. כל אחד שנבחר לכנסת, הוא מגיע לעבוד בכנסת, בסוף יוצא שר או ראש ממשלה. לא, המטרה פה היא הרי לעבות את הוועדות. היום במציאות הפוליטית הקיימת יש מקום גם בהסכם הקואליציוני לעוד אנשים לעשות אותם סגני שרים. עובדתית פוליטית, יש את זה. הרי אמרתי בהתחלה, הבנתי, זה לא חוק יסוד, זה חוק פוליטי, הכול בסדר. אני אגיד לך איפה אני מגביל את זה, בזה שאני מגביל עד כמה יכולה כל סיעה לעשות את הנורבגי, גם הגבלתי את זה.

לקחתי חמישה, את החמישה האלה אני הופך לסגני שרים,

הם לא יהיו בוועדות, הם יהיו סגני שרים. הם לא יהיו. מטרות החוק היא, שיהיו עוד חברי כנסת פעילים בוועדות. זה מה שיהיה. הצעתי היא, פשוט להגיד שמי שנכנס בנורבגי, אותה מכסה,

כל אחד בהתאם לסיעה, הוא בא לעבוד בכנסת,

הוא איננו סגן שר. אני לא מסכים לזה. אני חושב שיש פה פגיעה, אני אגיד לך למה. נניח ייכנסו חמישה, כמו שאתה אומר, בסדר? ופתאום מישהו מתפטר, נמאס לו מהכנסת,

או השביעי, לא משנה, קורים דברים,

מה שאתה אומר עכשיו, שמי שנכנס בנורבגי לא יכול להיות סגן שר למרות שהוא כבר לא על תנאי, הוא חבר כנסת.

מי שהתפטר, נהיה שר, עזב את הפוליטיקה, עזב את התפקיד שלו, אבל אתה אומר, מי שנכנס בנורבגי באמצע קדנציה לא יכול להיות סגן שר כי הוא נכנס בנורבגי, למרות שכבר שאין חשש שהאיש הזה, שנכנס בנורבגי, אין חשש - - - יש פה עניין מהותי, באנו עם חוק שאני מתנגד לו אבל מטרתו לעבות את ועדות הכנסת. זה בכלל לא משנה לי מה יהיה בעתיד, בנקודת הזמן הזאת שמפלגה בוחרת - - - אבל אתה מונע - - - כן אני מונע. לא, אתה לא יכול. אם שר מתפטר עכשיו מהכנסת, עוזב את הפוליטיקה - - - ייכנס הבא בתור ברשימה.

שר, סגן שר. אתה יכול לקבוע לרשימה מי ייכנס? אני אלך רגע לשיטתך.

שבאותה מפלגה שר או סגן שר, נבצר ממנו להיות שר או סגן שר אבל הם יכולים להישאר חברי כנסת, אז עכשיו כשבא יושב-ראש הסיעה ואומר, במקום ההוא שנבצר ממנו, אני רוצה לשים את משה שנכנס עכשיו או צור, אני רוצה לשים אותו כסגן שר במקום ההוא שנשאר חבר כנסת. מה קרה פה? תוסיפו סעיף, במקרה שמישהו עוזב את הכנסת, אתם מדברים אתי כאילו החוק הזה הוא פשוט, יש פה סעיפים על סעיפים על סעיפים רק בשביל למלא פה אנשים. אז אני אומר, אתם דואגים מזה? בבקשה. הכלל הוא, מי שנכנס לכנסת בנורבגי איננו סגן שר, אבל היה ועוזב מישהו מהרשימה את העניין הזה, זה שהראשון שנכנס לנורבגי,

תואם למטרת החוק. אני אגיד לך את התשובה שלי ובזה נסיים. אי אפשר לעשות שני סוגי חברי כנסת, זה לא מקובל. הרבה מאוד עבדו כאן כדי שלא יהיה מאוים - - - תגיד, כשעשו חברי כנסת עם זיקה, זה לא - - - זה זיקה,

קודם כל זה לא זיקה, זה זיקים וזיקיות,

זה זיקים, זיקה וזיקיות ביחד. אני אומר משהו אחר, ברור לי לגמרי מה שאתה אומר, אני לא מתווכח עם העקרונות.

אתה לא אומר עלול להיות פה משהו נורא, אתה רק אומר, זה אסתטיקה. שוב, אסתטיקה חשובה. מצד שני אני בא ואומר, אתה לא יכול לעשות חוק שאתה מגדיר באיזה שעה אתה נושם עד איזה שם ומאיזה שעה אתה לא נושם. זאת מערכת חיה, נושמת פוליטית. זה רק להראות את רמת הפסאדה של כל החוק הזה. אני חוזר על מה שאמרתי, זה חוק-יסוד שכאילו קוראים לו חוק-יסוד, הוא בא לפתור בעיה פוליטית אז בוא נקרא לו חוק פוליטי. בחוק פוליטי הכלים הם פוליטיים ובכלים פוליטיים אני נותן לך את השריון הפוליטי לא לעשות פה שימוש לא ראוי. נתתי פתרון מידי. כל חוק הוא פוליטי. אני אגיד לך משהו, בממשלה יש גם שני סוגים של שרים.

הוא מתמזג על הפוליטיקה בסופו של דבר. לא רק חברי כנסת, יש גם שני סוגים של שרים, יש שר שיש לו זיקה ויש שר שיש לו אזיקים על שר הזיקה. אנחנו מדברים כאילו בעולם נקי, כאילו לא קרה שום דבר. מה שאני אומר, ההצעה הזאת שאני מציע תורמת למטרת החוק כפי שהמציעים הציעו אותו. הלאה, נושאים נוספים. אחרי שהחוק הזה יעבור אנחנו נראה מה ייקרה ונראה לאיפה יגיעו חברי הכנסת החדשים. כולם יהיו אך ורק חברים בוועדות כמוני,

אף אחד לא יהיה יושב-ראש של ועדה, אף אחד לא הבטיחו לו שום דבר, כולם יבואו,

- - - טהור ונקי. לאף אחד לא הבטיחו שום דבר, זה נכון.

זה מסוג הדברים שמבחינתך עדיף לך שזה ייקרה כי פשוט תוכל להגיד,

במובנים רבים, כן. לכן אפילו טוב לי, שיהיו לא רק 52 שרים, שיעשו 60 שרים, זה גם כן מראה על חיסכון יתר. נקודות נוספות חברים, לפני שנעבור להמשך ההקראה. לא שמענו את עמדת משרד המשפטים,

עמדת משרד המשפטים. אני חושב שהחשש, שההסדר הזה

בדמות סוגים של חברי כנסת לעומת החשש המעשי שעולה מהדברים, גם נראה לנו פחות בנקודת הזמן הנוכחית,

וגם מהטעמים הנוספים שנאמרו קודם, נראה לי שבאיזון, אני לא רואה צורך בהצעה הזאת. לא רואה צורך בכלל בהסכם הזה.

הוא אמר שהוא לא רואה צורך בהצעה של סגלוביץ'. לא, אל תכניסו לו דברים לפה. עוד מישהו רוצה לומר משהו? נמשיך את ההקראה בנושאים האחרים, מה שנשאר בעצם. רק בשביל החיוך שבעניין, הגשתי הצעת חוק, שמבקר המדינה הבא חייב שלא יהיה תיק לו פלילי מתנהל.

אתה נורמאלי, יכול להיות שימנו מבקר מדינה שיש לו תיק? אמרתי, לא. אמרו, הרי זה לא יעמוד במבחן.

הרי היום בחוק יסוד: מבקר המדינה, מספיק שלאדם יש דופק, הוא יכול להיות מבקר המדינה. אז היום במדינה שצריך לעשות בה הכול חוקי או לא חוקי, ואם לא כתוב בחוק, אני אומר פה לחברי משרד המשפטים, גם אני לא חשבתי שצריך. תסביר לי איך חבר כנסת יכול להיות גם מישהו שלא - - - באיזונים בין - - - משהו עקרוני לעניין הוראת שעה או הוראת קבע, איפה אנחנו? אפשר לעלות את זה מתי שרוצים, אפשר להעלות את זה בסוף אבל אפשר גם עכשיו. להעלות את מה? את סוגית הוראת שעה מול הוראת קבע. את רוצה לדבר על זה?

לא נאומים, נקודות שדיברנו כבר בפעם הקודמת. אנחנו עושים, יש לי זמן. אפשר להמשיך את ההקראה בנושאים שלא כתובים בחוק, כמו למשל הוראת קבע, הוראת שעה, נדון אחרי שגמרנו לקרוא. ביקשה עכשיו, זה יהיה עכשיו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, אני אעשה את זה בקצרה.

להזכירכם,

כולנו דיברנו על העובדה,

כמו שהחוק הנורבגי הקודם היה מתאים לעת ההיא

אני יודעת שזה מוזר אבל בכל זאת, לא נוטים לשנות חוקי יסוד, לא בעולם והיה

אני לא נגד, אני רק אומרת, שגם בית המשפט העליון, כשהוא דיבר על הצורך בהוראות קבועות, הוא דיבר על דברים שהם לא בסיטואציה הזאת. דיברו על זה במצבים שבהם כבר היו הוראות שעה. פה, באמת, זאת לא הסיטואציה. אגב, אני

ואגב, לא כולם ניצלו גם בפעם

נכון, ועדיין הניצול היה במשורה גם לאלה שניצלו.

כי עברנו ניסיון וטעייה של ארבע שנים. בדיוק, אבל אדוני, כל הטיעון שלי אומר, שלא תמו הניסוי

שזאת גם עמדתנו, אמרנו את זה - - - לא צריך להתנצל,

אותה. הוראת השעה של ההבטחה המשותפת של פקחי משטרה, השיטור העירוני מה שנקרא, מ-2010,

- - - מיקי, תודה, בוא נמשיך. אתה רוצה לומר משהו בעניין הזה? התייחסנו לדבר הזה. חשבנו בדבר הזה - - - לפחות את המספרים תוציאו

מרימים חומה,

אדוני, אני אמרתי ביושר, אני מאמינה בנורבגי אבל

הוא הסדר מאפשר. הנורבגי המקורי הוא שינוי שיטת ממשל כמעט לגמרי, בצורה אחרת לגמרי, שתי רשויות שונות

יבוא: "(ג)מי שחברותו בכנסת נפסקה לפי סעיף 42ג(א) ו־(ב), תתפנה משרתו ויבוא במקומו המועמד כאמור בסעיף קטן (א); נתחדשה חברותו בכנסת לפי סעיף 42ג(ג),

בחוק יסוד: הממשלה, (1)בסעיף 26(5), במקום "חבר הכנסת" יבוא "חבר הכנסת, זולת אם הפסיק להיות חבר הכנסת לפי הוראות סעיף 42ג לחוק-יסוד: הכנסת וטרם הסתיימה תקופת כהונתה של אותה הכנסת"; (2) בסעיף 30(ד), במקום "חבר הכנסת"

" אני אסביר בקצרה את כל שלוש התיקונים. התיקון הראשון אומר, כמו שדיברנו, הרי במסגרת המודל הזה, ההסדר הנורבגי הישראלי הזה,

אפשרות להיות סגן שר מבלי להיות חבר

זהו בדיוק - - - אני מצטערת, הוא לא יכול לקבל תקציבים של כנסת ולא להיות חבר כנסת. אז בהדרגה בהיבטים מסוימים התנתק מהכנסת, הוא גם לא יכול להיות חבר בוועדת מינויים מטעם הכנסת. מצד שני, זה אומר שהוא יותר ברשות המבצעת אבל גם ברשות המבצעת

עדיין הוא יכול להיות הגורם המקשר במובן הזה שהוא מי שהרבה פעמים יענה על ההצעות לסדר ויתייחס, זה הוא עדיין יכול לעשות. כנציג הרשות המבצעת אולי תתייחס לזה. מהבחינה הזאת דווקא העובדה הזאת, גם אם הוא חבר כנסת הוא לא יכול להצביע בוועדה ולעשות דברים - - - הוא לא עשה את זה גם

חלק מהתפיסה שזה צריך להיות, להמעיט כמה שאפשר,

אחרי שאמרנו את זה, אנחנו רואים שאת כל ההפך של זה אנחנו עושים. זה כמו שבהקשר אחר, כשרוצים לחוקק חוקים,

אם הם לא ברורים,

כשנשנה את חוק היסוד הזה עוד מעט? זה הרי לא ייקרה, כולם יודעים את זה. אני לא אגיד אני לא מקבל,

אתם לא מסבירים לי למה זה צריך להיות חוק יסוד?

חוקתית זה לא מתאים, אני רוצה להתווכח על זה

זה נוגד את כל מה שאני יודע, כל מה ששמעתי מכם בהזדמנויות אחרות, אני לא מדבר על הכנסת, באלף ואחת סיטואציות שיצא לי להיות בדיונים משפטיים כאלה ואחרים, שמעתי סיפור אחר.

התפיסה באה ואומרת, מכיוון שאני מסתכל על המציאות והמציאות אומרת שעשו איזשהו פיילוט של נורבגי והכנסת בעצם מגלה את דעתה כבר בפעם השנייה שהיא רוצה את הנורבגי

עניין של טוב ולא טוב זה עניין של טעם וריח. אני כשהייתי יושב-ראש מוסד תכנון, הייתי יכול לאהוב או לא את הקונסטרוקציה או המבנה שבונים אבל

קארין, לא נכון. גם היום בחוק-היסוד שהוא הוראת קבע הוא הסדר לא ברור וצריך לטפל

פחות מתאימה.

בגלל שהוראת שעה בחוק-יסוד זה דבר פחות טוב. אגב, הוראת שעה בכלל כחוק היא לא דבר טוב. או שיש חוק

יכול להיות שבהסתכלות אחרת כדי להגיד את מה שאתה אומר, אני צריך ללכת אחורה ולעקור הרבה החלטות שהיו גם בחוקי-יסוד, שאמרו,

אני מניח שאם בכלל זה ייקרה - - - אם הוא חוזר כדי להיות ראש ממשלה אז בעצם קמה ממשלה, זאת ממשלה חדשה.

הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 47), התש"ף-2020. גור, שמעתי את מה שקארין שאלה, זה סגור בסעיף

ואז מקימים ממשלה חדשה ואומרים

עדיף - ואני חושב שזאת אחת התרבויות הפחות טובות בישראל שאם הממשלה לא מקבלת את אמון

פעולות לפי חוק היסוד או לפי חוק הכנסת.

בפסקה (1), אחרי "בסעיף 36א"

וחידוש של חברות של חבר הכנסת לפי סעיף 42ג לחוק היסוד,"; (4)בפסקה (3), אחרי "בסעיף 43" יבוא "לחוק היסוד"; (5)אחרי פסקה (3) יבוא: "(4)ההשתייכות הסיעתית של חבר הכנסת שהחל לכהן אחרי התפלגות סיעה לפי סעיף

יש איזשהו תיקון כי עלינו על איזשהו באג מסוים.

אני תיכף אסביר את הבאג שמצאנו פה ואנחנו נתקן אותו, אני אסביר בעל-פה. "קביעת ההשתייכות הסיעתית של חבר הכנסת שהחל לכהן אחרי התפלגות סיעה 62א. (א)החל חבר הכנסת לכהן בכנסת, נתחדשה חברותו בכנסת לפי הוראות סעיף 42ג(ג)

בכתב, בתוך 24 שעות מעת היותו לחבר הכנסת,

ובלבד שבין חבריה יש מי שנמנה עם רשימת המועמדים האמורה,

יראו את חבר הכנסת כמשתייך לסיעה שבה רוב

ואם היו כמה סיעות שבהן מספר שווה של חברים שנמנו עם רשימת המועמדים, יראו אותו כמשתייך

לפי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, במקומו של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר והודיע על הפסקת חברותו בכנסת לפי סעיף 42ג(א) לחוק-היסוד, תימסר בתוך 24 שעות מהמועד שבו חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר הודיע על הפסקת חברותו בכנסת כאמור." כמו שכבר הסברנו, תיכף

אתם רואים, זה לא בדיוק מה שכתוב בתקנון. אתם רואים, זה לא בדיוק מה שכתוב

התוספת פה של סעיף קטן(ג), שלא קיים בתקנון, בהסדר שהיה קיים בתקנון אמרו, כתוב

לא יכול פתאום לעבור ליש עתיד, לצורך העניין, אלא אם כחול לבן יש בה התפלגות משנה שהוא לא הכיר אותה בזמן שהוא עזב, אז רק ניתנת אופציית הבחירה. נבהיר את זה בנוסח, זאת כמובן לא הייתה הכוונה, הכוונה שהוא לא יכול היה לצפות. אני רק חוזרת על טענתי

באמת אני שואלת, לאן הריצה הזאת? את מייחסת את זה לכאן כאילו זה לא קיים אם לא היה נורבגי. לא בצורה כזאת בוטה. היא לא כזאת בוטה בגלל שהיא קרתה גם עוד לפני הנורבגי.

אין שתי אזרחויות.

פה זה לא אותו הדבר. ח"כ שנבחר היה באמת צריך לבחור. זה בסדר גמור רק שמראש הם הצביעו למפלגת העבודה על כל מרכיביה. פה היה פיצול ויש מפלגות אם. מצביעי יש עתיד - אני נותנת את

זה היה משנה מהותית את המפלגה. פה אין שינוי מהותי. יש שינוי מהותי, היו 13 מיש עתיד שנבחרו, נשארו 12. אבל ארבל, את מסכימה אתי, שאם לא היה את העניין ההומניטארי הזה, היא הייתה סיעת

שום דבר משפטי לא היה שם למעט העובדה שצריך למצוא פתרון משפטי.

על החילופים.

שהוא לא היה באמת משפטי,

זה היה אירוע משפטי. זה לא היה אירוע משפטי.

אין סיכוי.

שבסוף אנחנו לוקחים אירוע שהוא בכלל לא משפטי,

ואוו, היה שם מה זה אירוע משפטי,

אבל הדבר האחרון שהיה שם זה משפט. שליש נאמר, וכשפורסם ברשומות אחר

מחילים לעניין חוק משכן הכנסת את אותו דין שחל על חברי הכנסת גם על

פשוט עכשיו יהיה לנו הרבה יותר שרים וסגני שרים שהם לא חברי כנסת.

ההוראות השונות של החוק, חוק המשכן, על חיפוש וכל מיני סמכויות שיש למשכן הכנסת, שחברי הכנסת פטורים מהם, גם

שמדבר על שמירה על הסדר, זה כן חל עליהם אבל הטיפול הוא לא טיפול עונשי רגיל אלא טיפול של ועדת האתיקה, זה גם על חברי הכנסת וגם על שרים וסגני שרים. וגם היה כתוב ועדת הכנסת קודם ולא ועדת האתיקה.

ועדת האתיקה יכולה - - - רגע, עדיין ועדת הכנסת אמורה לדון בחסינות גם של שר? כן. על בסיס מה?

יש הוראה בחוק, ששר שאינו ח"כ, דינו - - - זה אותו דין בדיוק. זה אחד הסעיפים האחרונים בחוק החסינות.

תשתדלו שיהיה להם מספיק זמן.

מה ששמעתם מאחורי הפרגוד - - - עצם זה שמחר יפורסם הסופי, לא ראוי שזה יהיה ביום שישי. אם מחר בצוהוריים מפיצים את הנוסח הסופי, הנראות אפילו לא יפה ליום שישי.

רגע, מיקי, הוא עוד לא אמר.

סדר הדברים